היושב-ראש הקבוע, יושב-ראש הכנסת מר יולי אדלשטיין, פותח את ישיבות הכנסת,

מות רעייתו,

ואנחנו מאחלים לו ואומרים: בנחמת ציון וירושלים תנוחמו. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2100/19 וכלה בהצעת חוק פ/2124/19, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (המבקש להישפט על עבירות קנס), התשע"ד 2014, מאת חברי הכנסת אלעזר שטרן, מאיר שטרית, עמרם מצנע,

אורלי לוי אבקסיס,

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, תשלומים על-פי ימי עבודה), התשע"ד 2014, מאת חברי הכנסת דב חנין, מוחמד ברכה,

שי פירון בהמשך למסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום בנושא: הירידה במוטיבציה לשרת בשירות קרבי, של חבר הכנסת אלעזר

היושב-ראש, אתמול נפטרו שני בני-אדם: פטין עאסי מכפר-ברא והילדה ביאן

ממועאוויה, מאזור אום-אלפחם. הם נהרגו כתוצאה משימוש בנשק: ירי באוויר, ירי תועה. והמשפחות יושבות שבעה, יושבות על הקורבנות האלה, יגונן רב, יושבות שלושה, אצלנו יושבים שלושה ימים. אבל נשאלת השאלה, עד מתי, אדוני היושב-ראש, הנשק ימשיך לשלוט ברחובות ולהביא לקיפוח חיי אדם? יתרה מזו, אני שואל את עצמי: כמה מכם יודעים ששני האנשים האלה נפטרו? כמה? האם התקשורת העברית,

דיווחה על הרג הילדה או על מותו של פטין? אתם לא יודעים כי לא קראתם כמעט או לא שמעתם, אלא אם יש, הייתה ידיעה אזוטרית פה ושם. המשפחות ממשיכות לשבת ויגונן רב, ואני משמיע את קולי ואת קול הציבור הערבי,

הציבור בכלל: די לאלימות, די לשימוש בנשק. אנחנו קוראים למשטרה לאסוף את הנשק הזה, ומייד. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס? בבקשה. אדוני היושב-ראש, התובנות שלי לאחר הנסיעה המרגשת והנרגשת:

היה הביקור המזעזע כל כך באושוויץ ובירקנאו, ששם כל משפחת אבי המנוח נרצחו ונטבחו ונשרפו, במקום הנורא הזה. כמו שאבי כותב: 70 נפש מבני משפחתי נעקדו על קידוש השם במקום הנורא ששמו אושוויץ-בירקנאו, ואני נשארתי ענף בודד בארץ החיים. זה פשוט, לעמוד שם וכל רגע זה מקפיא ומצמרר לראות מה שעוללו לנו הנאצים הארורים האלה.

היינו בקרקוב, בדיון הבין-פרלמנטרי. הקשר שלי לקרקוב הוא שאימא שלי חונכה שם, הייתה תלמידה אצל מרת שרה שנירר, מנהלת "בית יעקב" הראשון בקרקוב, והייתה קשורה בה בכל נימי נפשה, כל החיים. היא גם איבדה חלק נכבד ממשפחתה בטרבלינקה ובמיידנק, ואף-על-פי-כן, מרמץ האפר הזה היא קמה בחזרה, ובארץ החיים כאן הצליחה לקבץ בנות ולהשמיען תורה ולחנך אותן לתורה וטהרה, ולזעוק: מי לה' אלי,

וכשאני רואה את דוח האנטישמיות חלחלה עוברת בקרבי לראות שלמרות מה שראינו אתמול, האנטישמיות בכל רחבי העולם מתגברת, בין מימין ובין משמאל. ואנחנו רואים את זה בכל החוקים השונים: אם זה חוקי השחיטה, והחוקים נגד המילה, ומעשי הוונדליזם בבתי-העלמין ובבתי-הכנסת, ובכל מקום שהוא. אני רוצה לומר לכם שאתמול בלילה רצינו לצאת,

אל ציונו של הרמ"א, ועוד גדולי ישראל, ולבקר בבית-הכנסת, ובאו שירותי הביטחון ואמרו: לא בא בחשבון. המצב מתוח, יש אנטישמיות. אנחנו לא יכולים לתת לכם ללכת. תשבו כאן, במלון. האם הגענו לכזה מצב שיהודי שנמצא בפולין, והיו שם 3.5 מיליון יהודים, לא יכול לצאת לבקר בבית-העלמין בגלל המצב של האנטישמיות, הפורחת ועולה?

תודה לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חבר הכנסת דב ליפמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, קודם כול רציתי להגיד תודה למזכירת הכנסת ולכל הצוות, ובמיוחד לאנשי המשמר, שעמדו בקור במדים שלהם, לא כולל משהו לכסות את האוזניים, ועשו את זה לכבוד מדינת ישראל, לכבודנו כחברי הכנסת ולכבוד הנשמות באושוויץ ובירקנאו. תודה רבה לכולם על חוויה מדהימה. מרגש. ייקח זמן לקלוט מה למדנו שם. אתמול, לצערנו, לא היה מספיק זמן לכולנו להעביר את הנאומים שלנו בישיבה המשותפת עם חברי הפרלמנט,

אני רוצה להעביר את הנאום שלי מאתמול, עם מסר מאוד חשוב עבורי להעביר כחבר כנסת ישראל: אני עומד כאן כנין שהגיע היום, בפעם הראשונה, למקום הקבורה של סבא רבא וסבתא רבתא שלי, שהגיעו לאושוויץ בערב חג השבועות בחודש מאי 1944. הרב אלימלך פישמן ואשתו הרבנית יוטה ברכה פישמן, זכרם לברכה, נטבחו לא הרחק מכאן, היינו בקראקוב, באותו ערב נורא ואיום, יחד עם רבים מילדיהם וכמעט 30 נכדים באותו לילה. אני עומד כאן עם דמעות בעיני, דמעות על סבתא שלי, אתל קליינמן שתחיה, שהייתה צריכה לעמוד ולראות את הוריה ואחיה נלקחים לטבח, אני דומע על אימא שלי, שהיכולת לפגוש את סבא וסבתא שלה, כמו גם את הדודים והדודות, נשדדה ממנה. כולם נשארו על האדמה הזאת כעפר ואפר, אפילו תמונה אחת לא נשארה. אבל אני גם עומד כאן עם גאווה גדולה. אני עומד כאן כחבר בכנסת ישראל, ועל כך אני אומר: עם ישראל חי. למרות ניסיונות הנאצים להשמידנו, הקמנו מדינה יהודית ודמוקרטית. המדינה שלנו איתנה ומשגשגת, ברוך השם, למרות הרצון של חלק משכנינו למחוק אותנו ומדינות אחרות הפועלות נגדנו. אני כאן על מנת לכבד את זיכרון יקירי שנרצחו ולומר להם בגאווה שיש להם נינים ובני נינים שלומדים את אותה תורה שהם למדו, שמקיימים את אותן המצוות שהם קיימו וחיים כיהודים חופשיים בארץ הקודש, הארץ שלה הם קיוו והתפללו שלוש פעמים ביום כיהודים נרדפים. המעמד הזה הוא הכבוד האולטימטיבי עבורם. עם ישראל חי. יהי זכרם ברוך. ושוב, תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דב ליפמן. הדובר הבא, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת רות קלדרון. בשבוע האחרון, בין 21 ועד ל-28 בינואר, נהרגו ארבעה בני-אדם בתאונות דרכים. ביום שלישי, 21 בינואר, נהרג נהג קלנועית בן 38 בהתנגשות עם רכבת ברמלה, נסיבות האירוע עדיין נחקרות. ביום חמישי, 23 בינואר, נפגע הולך רגל בן 76 על-ידי רכב פרטי ברחוב קפלן באור-יהודה, הוא נפטר מפצעיו ארבעה ימים מאוחר יותר. ביום שישי, 24 בינואר, נהרג מורן חבוט, רוכב אופנוע בן 32, בהתנגשות עם רכב פרטי על כביש 40 סמוך לרחובות, מותו נקבע במקום, ביום שני, 27 בינואר, נהרג הולך רגל בן 15 מפגיעת רכב בכביש 85 באזור הגליל המערבי. הנער נפגע תוך כדי חציית כביש ומותו נקבע במקום. השבוע שוב נהרג אדם מפגיעת רכבת. פגיעה זו מתווספת לשתי פגיעות שהתרחשו בחודשים האחרונים: האחת היא פגיעת רכבת והריגתו של עובד רכבת ישראל לפני כשלושה שבועות, תוך כדי חצייתו את המסילה במעבר רגלי הפתוח לעובדים בלבד, השנייה היא פגיעת רכבת מסע בשני צעירים בני 20 והריגתם לאחר שצעדו על המסילה סמוך לאזור התעשייה בעמק-חפר. אני קורא לשר התחבורה ולרשות לבטיחות בדרכים לפעול, להסביר ולהגביר את האכיפה סביב נושא זה. זהו מוות מיותר.

תודה רבה לחבר הכנסת בועז טופורובסקי. חברת הכנסת רות קלדרון, ולאחר מכן, חברת הכנסת מרב מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה להביע את השתתפותי בצערו של היושב-ראש שלנו. אין מילים להביע את הכאב הזה. אני רוצה להביע את הכבוד שאני רוחשת לאופן שבו הוא הנהיג אותנו והמשיך לעבוד עד לרגע האחרון,

כאב וקושי כל כך גדולים. באירוע של דור שני לניצולי שואה שבו החלפתי את היושב-ראש השבוע, ניגשה אלי פרופסור מהאקדמיה ללשון העברית וביקשה לומר לי שיש מילים עבריות חדשות לקואליציה ואופוזיציה: קואליציה בלשון האקדמיה היא "אחדה" ואופוזיציה היא "נגדה". אני מקבלת על עצמי לנסות להשתמש במילים האלה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת רות קלדרון. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. אחריה,

אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברות הכנסת, בהמשך לכל הדברים המרגשים, הנוגעים, הכואבים והחזקים שנאמרים כאן על-ידי חברי הכנסת שחזרו מהמסע למחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ-בירקנאו, אנחנו לא עוסקות בהשוואות. אי-אפשר להשוות, אסור להשוות, לא צריך להשוות.

בלי קשר להשוואה, באותם עיתונים שבהם ראיתי הבוקר את התמונות והציטוטים מהביקור הזה ראיתי גם ידיעה גדולה על כך שהחינוך הממלכתי-דתי במדינת ישראל מסרב לקבל לשורותיו מורות ומורים ערביות וערבים ישראלים. גזענות, חברי וחברותי חברות הכנסת, היא זרע פורענות. גזענות היא זרע פורענות, אנחנו למדנו את זה על בשרנו. והיא ודאי זרע פורענות במדינת ישראל, שהיא מדינה עם מרקם חברתי כל כך מורכב, כל כך עדין, שהשמירה עליו היא עצמה הכרחית לקיומנו ולהישרדותנו כאן. אני רוצה להגיד ששמעתי את שר החינוך שי פירון בכנס באילת השנה מדבר על כך שהוא מבין לאחרונה שיש בעיה באופן שבו החינוך הממלכתי-דתי מדיר ממנו חלקים שונים של האוכלוסייה ומדיר את עצמו מחלקים אחרים באוכלוסייה. אני רוצה לקוות שהשר פירון יחזיק את עצמו, ייתן לעצמו דין-וחשבון על הדברים האלה, ולא יאפשר לשום מערכת חינוך במדינת ישראל, על אחת כמה וכמה לא מערכת חינוך ממלכתית, להדיר אוכלוסיות ישראליות, אזרחיות, לגיטימיות, באופן כזה או בכל אופן אחר.

תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת שמעון אוחיון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום הובאה לקבורה הילדה ביאן גול מחאמיד, בת שמונה שנים, מהכפר מועאוויה באזור ואדי-עארה. באין שיחקה בכדור ליד ביתה ונפגעה בראשה, לצערי, מכדור מסוג אחר, כדור לא תמים, שלא משחק עם הילדים, כדור מירי תועה. הילדה התמימה ומלאת החיים הזאת היא קורבן להתנהגות ולמציאות אלימה ופושעת שבה הנשק משתולל ויורים בו לכל עבר. זה לא כדור תועה, אדוני היושב-ראש, זאת התנהגות תועה, מאבדת דרך וגורמת לאובדן חיים ואובדן ביטחון אישי וחברתי. חובת הממשלה, המשטרה, המשרד לביטחון הפנים לטפל בפושעים אלה, וחובתנו כחברה גם לשאת באחריות, להילחם בתופעה הזאת ולהגן על עצמנו ועל ילדינו, כי אם המצב התועה יישאר כך, נאבד עצמנו ועתידנו.

תודה רבה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת שמעון אוחיון, בבקשה, אחריו, חבר הכנסת דוד אזולאי.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה והשר, חברי הכנסת מהיַחדה וחברי הכנסת מהנֶגדה, קודם כול, אני מבקש לקבל בברכה את המשלחת המכובדת של הבלוקדה של לנינגרד. אנחנו מקבלים אתכם בברכת ברוכים הבאים, כי אתם מסמלים בשבילנו, כמובן, את הניצחון על הנאצים, ואני רוצה לקבל אתכם בברכה. אני מבקש להעלות נושא כאוב של מקרה מסעיר שקרה היום. שוב שמענו על מקרה של דקירה במוסד חינוכי. נער דקר את חברו בחצר בית-ספר באשדוד, וזה איננו המקרה הראשון במוסדות החינוך שלנו, והתופעה, נדמה לי, גוברת. ואני שואל: עד מתי? עד מתי נחשה ונבליג מול מעשי אלימות אלה? האם מוסדות החינוך שלנו הפכו למוסדות התגוששות או קטל,

האם הורים יכולים להיות בטוחים כשהם שולחים את ילדיהם לבית-הספר? אני פונה לשר החינוך להתערב מייד בפעילות אינטנסיבית לבלימת תופעות האלימות בחצרות מוסדות החינוך שלנו. האם זה איננו קודם לסוגיות של חמישה או שבעה מקצועות בבגרות? ובכלל, לפני שמדברים על למידה משמעותית, אולי נדבר על משמעות החיים ועל הביטחון שלנו, ועל אחת כמה וכמה במוסדות החינוך שלנו.

תודה רבה לחבר הכנסת שמעון אוחיון. חבר הכנסת דוד אזולאי, ואחריו, חבר הכנסת באסל גטאס. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להצטרף לדברי חברי ולקדם בברכה את כל האורחים שנמצאים כאן, ניצולי המצור על לנינגרד. נקדם אותם בברכת ברוכים הבאים. אדוני היושב-ראש, בהמשך לביקור המשלחת הגדולה באושוויץ, כאדם שהשתתף בסיור הזה, אני רוצה לציין שזה היה מסע קשה רגשית ונפשית. כמה שנדבר ונביע, בנושא הזה עדיין לא נאמר הכול. הדברים קשים, והם בוודאי עוד יותר קשים למי שקרוב לנושא הזה, שבני משפחתו, ושמענו אתמול: כמעט כל חברי הכנסת שהשתתפו במשלחת הביעו בצורה כזו או אחרת את הקשר שלהם ואת הפגיעה הקשה בבני משפחותיהם. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי להודות קודם כול ליושב-ראש הכנסת, ובהזדמנות הזאת אני שולח לו תנחומים על פטירת אשתו, למנכ"ל הכנסת, לקצין הכנסת,

לרופא הכנסת, לכל עובדי הכנסת, שבאמת עשו מעל ומעבר כדי שהכול יעבור ללא תקלות, כדי לתת את המקסימום לכל אחד ואחד מהמשתתפים. ומשלחת של כמעט 300 איש, לוגיסטית זה לא קל, ואני חושב שצריך לדעת גם להגיד תודה, גם אם היו פה ושם תקלות. לדעתי לא היו תקלות, אבל אני חושב שצריך להגיד תודה לכל אלה שתרמו כדי שהמסע הזה יצא מוצלח. תודה ויישר כוח. תודה רבה לחבר הכנסת דוד אזולאי. חבר הכנסת באסל גטאס, ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת והשרים, אני קודם כול מצטרף לכבוד היושב-ראש ולחברי במשלוח תנחומים ליושב-ראש הכנסת. אני משתתף בצערו באובדן אשתו, ומקווה שלא ידע עוד צער. ביום שבת, 18 בחודש, נפטר בבית-חולים "הדסה" גבר בן 49 מעזה, חאדר טרזי. אשתו סוהד אנסטס מבית-ג'אלה. המשפחה הגישה בקשה לכוחות הביטחון רק לעבור מבית-ג'אלה, מבית-לחם,

להשתתף בהלוויה, להיות עם הבת, עם האלמנה הטרייה, שהיא ושלושת ילדיה עוברים ועברו כמובן משבר גדול באובדן הבעל והאבא. רק לאבא של האלמנה הותר להיכנס. בקשתן של האימא והאחות נדחתה בטענה שהן לא קרובות מדרגה ראשונה. פנו אלי, פניתי לשר הביטחון, ונענינו שאלה החוקים, אלה ההוראות, וכל הניסיונות שלי לדבר על לב אם יש לב למי שמטפל בעניין, ומה יותר אנושי משהאימא תבוא לבת האלמנה שלה, להשתתף אתה ולשבת אתה בימים הקשים האלה, ללא הועיל. ואז אני מקבל תשובה שההוראות הכלליות הן שאין מעבר של תושבים מהגדה המערבית לעזה, הוראה גורפת, טוטלית,

אכזריות. אני שואל: איפה הלב? כיבוש אבל ללא רחמים, אפילו ללא מידת הרחמים, לתת לאישה ולבת להיות עם הבת שלה והאחות שלה בזמן קשה כזה. ריבונו של עולם, הכיבוש צריך לעבור מהעולם, אבל קודם צריכים לעבור גם האכזריות והאי-ראייה של האחר, שאפילו בזמן הקשה ביותר הזה מעדיפים את ההוראות ואת ההתעמרות ואת ההתעללות באנשים על מתן מידת הרחמים הראויה.

תודה רבה. נעבור לחבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להגיד שיש לי את הכבוד ואת הגאווה להצהיר שהייתי אורח בעיר לנינגרד במשך שמונה שנים. אני חב את ההשכלה שלי לעיר ההירואית הזאת, ואני רוחש את כל הכבוד לאנשים האלה, שבאמת הגנו על העיר הנצורה. את החג הזה חגגתי במשך שמונה שנים בתוך העיר לנינגרד, כאשר פה עוד לא חגגו לצערי הרב את החג הזה ולא ציינו את היום הזה. אני מקווה שהמאבק הצודק של כל העמים נגד כל הכיבושים ייגמר, כפי שנגמרו הכיבוש והבלוקדה של לנינגרד גם ייגמרו כל הכיבושים בעולם, והכיבוש הישראלי ברצועת-עזה, והבלוקדה, או המצור על העיר עזה, שגם ייגמר. אני מברך את אנשי לנינגרד, שמהניסיון שלי הם באמת אנשים מאוד נחמדים ומאוד טובים, העיר מאוד מתורבתת ומאוד טובה. לכן אני תמיד אומר לכל אנשי לנינגרד שאני חב כל כך הרבה כבוד אליהם: (אומר דברים בשפה הרוסית,

לא מוחאים כפיים. תודה רבה. מקובל לא למחוא כפיים אצלנו, אבל תכף נגיע גם אליכם, כולם יוצאי לנינגרד, יש לנו דיון מיוחד בעניינכם. תודה רבה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני היושב-ראש,

וברוכה הבאה, גברתי היושבת-ראש, היום התפרסמו בעיתונות הנתונים על הטבות המס במיליארדים שהמדינה מחלקת לשותפויות הגז במאגר "תמר". מדובר על כך שבעלי מאגר הגז הטבעי "תמר" יקבלו מהמדינה הטבות מס בשווי של בין 3.5 ל-4 מיליארד שקלים כפיצוי על חקיקת חוק ששינסקי לפני שלוש שנים.

אפילו יותר, אומר חבר הכנסת שטרית. זה תלוי איך מחשבים את הדברים האלה. הפיצוי הזה ניתן, אומר, כותב, העיתון "דה מרקר", בין היתר בהוראת לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואני אומר, עמיתי חברי הכנסת, שאת בעלי שותפות הגז "תמר" לא היה שום צורך ואין שום צורך לפצות בשום דבר: הם יושבים על מאגר גז ענקי, הולכים לעשות כסף עצום להם, לבניהם, לנכדיהם ולניניהם. וכל מה שנותר הוא לקחת לקופה הציבורית את מה שמגיע לנו.

תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא, סליחה. בבקשה, חבר הכנסת שטרית. לא קיבלתי את הרשימה.

למי נתן, או לו או לו.

היו חילופים לא מספיק בהירים. חבר הכנסת ברכה, בבקשה. אתה רוצה, מאיר?

ואחריו, חבר הכנסת שטרית. גברתי

חברי הכנסת,

אני מברך את האורחים הנכבדים, הגיבורים שלחמו נגד המצור על לנינגרד. אני גם שולח באותה הזדמנות, כפי שעשיתי בטלפון לפני שעה קלה, תנחומים ליושב-ראש הכנסת על פטירת אשתו. אני מאחל לו אריכות חיים ושלא ידע עוד צער. אני ביקשתי לדבר כדי לתהות על סיבת הרוגז של ראש הממשלה על שר הכלכלה. שר הכלכלה הביע דעה על משהו פוליטי שיוחס לראש הממשלה, וראש הממשלה כועס על שר הכלכלה כי שר הכלכלה בעצם חשף שראש הממשלה רצה לשקר או לעשות תרמית, והוא חשף לו את השקר ואת התרמית. אחר כך נאמר ממשרד ראש הממשלה שהכוונה של ראש הממשלה שהייתה בעצם האמירה שמתנחלים יישארו בתחום המדינה הפלסטינית, היא לחשוף את האנטישמיות של הפלסטינים. כאילו הפלסטינים הם שכובשים את חלקי מדינת ישראל, או הזילות בשימוש במילה "אנטישמיות". פה יש מאבק נגד הכיבוש. אבל אני אקח את האתגר של ראש הממשלה. נא להישאר בגדר של דקה.

אני אקח את האתגר של ראש הממשלה ואני אומר לו דבר כזה: אם מתנחל כלשהו יוכיח בעלות תקינה על קרקע כלשהי, על בית שקנה בצורה תקינה כלשהי, לא בכוח הכיבוש, שיישאר. אבל כל הכיבוש הזה וכל גרורותיו הם לא לגיטימיים, ולכן כל ההתנחלויות הן לא לגיטימיות, וזו האמת ולא התרמית.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר שטרית, בבקשה.

רבותי חברי הכנסת,

אני מברך את האורחים שלנו בכנסת מלנינגרד. יישר כוח על כך שאתם מגיעים לכנסת ואתם מכבדים אותנו, ואני מאחל לכם באמת אריכות ימים, בריאות טובה, ושנראה אתכם כל שנה מחדש. גברתי היושבת-ראש, פורסם השבוע כי פוטרו במשק בחודש האחרון 14,000 איש מגיל 45 שנים ומעלה. אנשים מעל גיל 45 שמפוטרים מעבודה, קשה להם מאוד להשתלב לאחר מכן בעבודה אחרת. אני רוצה לפנות מכאן גם לכלל המעסיקים וגם לממשלה,

אנשים מעל גיל 45 הם עובדים מנוסים, ותיקים, לא מחפפים. הם רוצים לבוא לעבודה, הם לוקחים את העבודה ברצינות, הם בעלי ניסיון רב במקצועות שלהם. ומי שיש לו היגיון,

דווקא רצוי לקבל את העובדים האלה בעדיפות, כי באמת הם עובדים מסורים,

עכשיו, העובדים הללו הם רובם בעלי משפחות,

יש להם חובות, יש להם תשלומים. כשהם נתקעים במצב של פיטורים בגיל הזה ולא מוצאים עבודה, הם מסתבכים כלכלית. אני קורא לממשלה לפעול בפעולה ממשית כדי לעזור לקליטתם של העובדים מגיל 45 ומעלה, למשל על-ידי מתן תמריצים ממשלתיים למי שיקבל לעבודה בני 45 שנה ומעלה מעל המכסה שיש לו היום. אני חושב שזה חשוב מאוד לקיומן של משפחות אלה. כל אחד כזה הוא אב למשפחה ויש לו ילדים ואחרים שהוא צריך להחזיק אותם. ואני חושב שרק יעשו טוב. זה win-win game, המעסיקים ירוויחו עובדים מוכשרים, בעלי ניסיון, והממשלה תרוויח שאנשים יעבדו במקומות אלה במקום שיקבלו מענק אבטלה.

הייתי מציע לתת את מענק האבטלה למעסיקים שיקלטו אותם לעבודה, אולי זה יותר טוב, זה יגדיל את השכר שלהם, ייתן להם אפשרות להמשיך לעבוד. תודה רבה. כפי שנאמר: אל תשליכני.

זה לא כל כך זיקנה, אבל "אל תשליכני" באופן כללי. אני מבקשת להשתמש בהזדמנות ולתקן את דברי עצמי. אני קיבלתי תיקון שהקואליציה נקראת יַחְדָּה, מהמילה יחד. והאופוזיציה בעברית נקראת נֶגְדָּה, מהמילה נגד. אז סליחה על הטעות. תודה רבה לדוברים בנאומים בני דקה. נעבור לציון יום מיוחד בנושא: המצור על לנינגרד במלחמת העולם השנייה,

אני מבקשת לברך את מר סרגיי יעקובלב, שגריר רוסיה, ואת קבוצת הווטרנים, העולים, שלחמו במלחמת העולם השנייה, ברוכים הבאים, תודה שבאתם. אני מבקשת לקרוא את נאומו של היושב-ראש, שלצערנו נבצר ממנו להיות כאן, ואני בטוחה שהמעמד הזה היה חשוב לו באופן אישי. חברי הכנסת, אורחים נכבדים, אנו מציינים היום את המצור על לנינגרד, כיום סנט-פטרסבורג, בימי מלחמת העולם השנייה. המצור על לנינגרד החל ב-8 בספטמבר 1941 והוסר על-ידי הצבא האדום ב-27 בינואר 1944, 872 ימים לאחר שהחל. רבים זוכרים את המצור על לנינגרד כמיתוס של גבורה, התנגדות עיקשת, מלחמה על כל עמדה, העיר שעצרה בגופה את התקדמות הצבא הנאצי, אך לא רבים יודעים את המחיר האיום ששילמו תושבי לנינגרד על עמידתם. הם הופצצו באופן יומיומי, הורעבו למוות באופן מכוון על-ידי יחידות הוורמאכט של הצבא הגרמני והומתו בייסורים במהלך המצור, הבלוקדה. בלנינגרד התרחש האסון האזרחי הגדול ביותר במהלך מלחמת העולם השנייה. היא איבדה יותר אזרחים במלחמה מכל עיר אחרת, כולל הירושימה ונגסקי. כיום ההערכות הן שבמהלך 900 ימי המצור על לנינגרד נרצחו והורעבו קרוב למיליון וחצי בני אדם, אזרחים וחיילים. לפני המלחמה התגוררו בלנינגרד ובקרבתה כ-300,000 יהודים. בזמן תכנון המצור תיאר היטלר את לנינגרד כמרכזה של העילית האינטלקטואלית היהודית-בולשביקית, ומבחינתו ההרעבה של לנינגרד הייתה מכוונת במידה רבה כנגד יהודיה. עם התקדמות הכוחות הגרמניים לעבר לנינגרד ב-1941 ניסו התושבים היהודים לעבור קרוב ככל האפשר למרכז בעיר. היהודים שלא הצליחו לברוח מהנאצים נשארו בשטחים שנכבשו לאחר מכן ועונו ונורו. הטבח הגדול ביותר התרחש בפושקין, פרבר של לנינגרד. היהודים שחיו בעיר הובלו למרתפי ארמון יקטרינינסקי ונורו בקבוצות בפארק הסמוך. יהודים רבים אחרים היו בין הלוחמים, הן כחיילי הצבא האדום, קבוצות ההגנה האזרחית, והן בהתעקשותם לנסות לשמור על חיי יום-יום יהודיים בעיר הגוססת והמורעבת. תושבי ישראל מכירים בוודאי את ההתקפה על פרל-הרבור, את הפלישה לנורמנדי, את ההפצצות על לונדון ואירועים נוספים שנחרתו בזיכרון המערבי. אך לא רבים מהם יודעים על אשר התרחש בחזית המזרחית, גם אם מדובר באירועים בעלי משמעות רבה יותר. בין העולים החיים כאן בארץ ישנם כאלה שנכחו במצור על לנינגרד, בלוקדניקים או וטרנים שהשתתפו במאמץ האדיר להסרתו. הכנסת הכירה במעמדם של הווטרנים ומגיני לנינגרד בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה. חשוב לי לציין את השרה סופה לנדבר, שנולדה בלנינגרד ופעלה למען הווטרנים והבלוקדניקים בחקיקה ובפעילות ציבורית. ביום זה אנו צריכים להעמיק את המודעות והחינוך באופן שתוכר תרומתם של יהודי ברית-המועצות שלקחו חלק פעיל במלחמה באויב הנאצי והביאו לתבוסתו. הצעות לסדר-היום. ראשון ידבר חבר הכנסת רוברט אילטוב. בבקשה. כבוד היושבת-ראש, כבוד שרת הקליטה סופה לנדבר, בלוקדניקים יקרים (אומר דברים בשפה הרוסית,

אתנו שגריר רוסיה. היום הזה הוא יום מיוחד, היום שבו נפרץ המצור על לנינגרד, מצור שגבה, לפי הערכות שונות, מעל למיליון הרוגים, אנשים שגוועו ברעב, נרצחים, חיילים של הצבא האדום, אזרחים תמימים, ילדים, זקנים. המצור על לנינגרד, שנמשך לא יום ולא יומיים ולא 100 ימים, הוא נמשך מעל 800 יום, כמעט 900 יום, מצור שבו לאנשים לא היה מה לאכול. לא הייתה אספקה. לא הייתה אספקת אוכל, לא הייתה אספקה של דברים חיוניים לחיים. אין בהיסטוריה האנושית מצור דומה לזה, בממדים כאלה, של עיר של מיליוני תושבים שנשארת בלי שום יכולת לחיות. ולמרות הכול העיר הזאת עמדה בגבורה נגד הנאצים, נגד המכונה המלחמתית של הנאצים, נגד היכולת הצבאית של הנאצים, הפגזות אין-סופיות, והיא פשוט עמדה בגבורה. אתנו נמצאים היום פה אנשים שעברו את התופת הזה, גיבורים, שנלחמו. היו כאלה שהיו עוד ילדים, אבל כולם נלחמו. המלחמה הזאת הייתה

אתמול אנחנו היינו באושוויץ, וכמה סמלי שב-27 בשנה שאחרי זה אושוויץ שוחררה, והקצין הראשון שפתח את השערים של אושוויץ היה רב-סרן יהודי, אנטולי שפירא. הוא היה הראשון שפתח את השערים וראה את הזוועה. המלחמה הזאת הייתה זוועה אחת גדולה, הייתה טוטלית נגד העם היהודי, הייתה טוטלית נגד העיר לנינגרד, שנחשבה בעיני היטלר למעוז של הקומוניסטים היהודים, הבולשביקים, כפי שהוא קרא לזה, והוא רצה פשוט להשמיד את העיר הזאת עד האחרון שבתושבים בעיר. אני רוצה לאחל לכל מי שנמצא פה אתנו, לכל הבלוקדניקים, הרבה בריאות, הרבה נחת, הרבה רווחה, ושתמשיכו להיות אתנו. אנחנו שמחים שאתם פה. אנחנו גאים שהצלחתם לעמוד נגד אויב אכזר שפשוט לא היו לו רחמים, לא לילדים, לא לקשישים, לא לנשים, לא לאף אחד, והמטרה שלו הייתה פשוט להשמיד, להשמיד ולהשמיד. אני רוצה לאחל לכם הרבה בריאות, הכי חשוב.

תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. לא מוחאים כפיים במליאה. תודה רבה. אנחנו מחזירים כבוד, אבל לא במחיאות כפיים. תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. ביום כזה מותר. תודה. גברתי היושבת-ראש, מכובדי שגריר הרפובליקה הרוסית, וטרנים, בלוקדניקים, אורחים נכבדים, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מציינים היום את יום פריצת המצור על לנינגרד, יום אחד אחרי יום השואה הבין-לאומי, היום שבו הצבא האדום שחרר את מחנה המוות אושוויץ. סיפורו של המאבק הזה, סיפורה של המלחמה הזאת, הוא סיפור שלא לגמרי מסופר אצלנו, ואני רוצה מבחינה זו להמשיך את דברי קודמי, יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת אדלשטיין וחבר הכנסת אילטוב. הסיפור הזה, גם אצלנו במערכת החינוך, בהשכלה, בידע, איננו מוכר ואיננו ידוע. לומדים על הפלישה לנורמנדי, אבל לא לומדים על קרב קורסק, קרב השריון הגדול ביותר בהיסטוריה, לומדים על אל-עלמיין, אבל פחות מכירים את סטלינגרד, עוסקים במאבקים שהיו בחזית המערב, אבל לא מזכירים שהמקום הראשון שהיטלר נעצר בשעריו היה מוסקבה, ושם בפעם הראשונה מכונת המלחמה הנאצית נבלמה, עמדה במקום. סיפור המצור על לנינגרד הוא סיפור טרגי, קשה, מזעזע, אבל גם מעורר המון כבוד והמון הערכה לאותם אנשים אמיצים, כמוכם, כמו חבריכם, בני משפחותיכם, השכנים שלכם, שהקריבו, לחמו, נמצאו במצור קיצוני ובלתי אפשרי ותרמו את התרומה שלהם לעצירת מכונת הרוע האולטימטיבית של הפאשיזם הגרמני. עמיתי חברי הכנסת, המצור על לנינגרד נמשך 872 יום. הוא התחיל ב-8 בספטמבר 1941 ונמשך עד 27 בינואר 1944. המצור הזה היה אכזרי במיוחד, מכיוון שמעבר למצור, ההרעבה של העיר וההחנקה של העיר הייתה מטרה מפורשת ומכוונת של היטלר, שנוסחה בצורה ברורה בהוראות שלו ובפקודות שקיבלו מפקדי הוורמאכט. לנינגרד תוארה כמעוז של ברית-המועצות, היא העיר שבה נולדה מהפכת אוקטובר והעיר שאותה צריך להשמיד כביטוי להכנעה ולריסוק של ברית-המועצות ושל בעלות-הברית האחרות. עמיתי חברי הכנסת, העמידה של לנינגרד במצור הזה היא דבר שקשה להבין אותו, אפילו במבט לאחור. זה התחיל כמה ימים אחרי תחילת מבצע ברברוסה, כאשר הסובייט של לנינגרד גייס אלפי אנשים לבניית ביצורים להגנה על העיר, הקמת קווי הגנה וביצורים מסביב לעיר, גם מול הגרמנים וגם מול הפינים בפרברים הצפוניים של לנינגרד. נבנו על-ידי האזרחים 190 קילומטר של מכשולי עץ, 635 קילומטר מכשולי גדר תיל, 700 קילומטר חפירות נגד טנקים, 5,000 ביצורים קלים ובונקרים ו-25,000 קילומטרים של חפירות. גויסו כל הכוחות וכל האמצעים, האזרחיים והצבאיים. אפילו התותח של אוניית המלחמה "אברורה", אותה אניית מלחמה שהתותח שלה בישר את ההסתערות על ארמון החורף, אפילו התותח הזה הורד מהספינה והועלה על רמת פולקובסקי שמדרום ללנינגרד כחלק מהתגוננות. המצור על לנינגרד היה מצור כולל: מצפון הפינים, מהמערב, הדרום והמזרח הגרמנים, מצור כולל שבעצם מנע מהעיר אספקה. אני רוצה להקריא לכם, רק כדי להבין, דוגמה לרמת המצוקה הקיצונית שהייתה בעיר: ב-12 בספטמבר 1942, רשימה אותנטית של מלאי, כמה מלאי יש בעיר. ב-12 בספטמבר 1942, אני מזכיר לכם שהמצור עוד נמשך שנה וחצי מאוחר יותר, אבל אז היו בעיר קמח ודגנים ל-35 יום, גריסים ואטריות ל-30 יום, בשר ומשק חי ל-33 יום, סוכר וממתיקים ל-60 יום. זה מה שהיה ב-1942, אבל המצור נפרץ ב-1944. מאגרי הקמח אזלו, והשתמשו בתחליפים אחרים. השתמשו אפילו במאכל לסוסים ונתנו לסוסים לאכול עלים של עצים. השתמשו בכל דבר שאפשר כדי להכין ממנו מזון לבני-אדם. אנשים מתו ברעב באלפיהם ובמאות-אלפיהם, חוץ מאנשים שמתו ונהרגו בקרבות. רמה של סבל קיצוני, התמודדות שלא תתואר. אוכלוסייה אנושית עם מצבים של מצוקה כל כך קיצונית, ולא הייתה שום דרך להיענות להם. לעיר לא הייתה אספקה של פחם ושל נפט. בקור של רוסיה הצפונית בחורף זה אומר זוועה אמיתית. הדרך היחידה להסיק את הבתים בחורף הייתה על-ידי עצים שנכרתו, וגם העצים לא הספיקו. בשלב מסוים נפרץ על אגם לדוגה הקפוא מסדרון בודד של "דרך החיים", שדרכו הצליח הצבא האדום להעביר אספקה מסוימת לעיר, אבל המצוקה הקיצונית והרעב הנורא נמשכו בעצם עד פריצת המצור על לנינגרד במתקפה סובייטית בינואר 1944. עמיתי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, העמידה של לנינגרד במצור הזה הייתה סמל של התנגדות, סמל של עמידה. הגבורה של מגיני העיר הייתה סמל לרצון הסובייטי להתנגד וליכולת לעמוד מול מכונת המלחמה הנאצית. בזמן שבאירופה כולה המכונה הזאת עברה לפעמים ללא התנגדות ולפעמים בבליץ-קריג של כיבוש מהיר של מדינות, כמו צרפת, שנפלה תוך שבועות בודדים לידי הגרמנים, לנינגרד יצרה את האלטרנטיבה וסימנה את האלטרנטיבה של העמידה, של ההתנגדות, של העוצמה, של הגבורה. על כך, אורחים נכבדים, מעל בימת הכנסת אנחנו רוצים להביע לכם, לכל אחד ואחת מכם, לכל אחד ואחת מבני משפחותיכם, מהשכנים שלכם, אלה שחיים ואלה שאינם עוד אתנו, להביע את התודה ואת ההערכה שלנו מעל בימת הכנסת. אני מצטרף לקודמי באיחולי חיים טובים, בריאות טובה, הרבה אושר והרבה הערכה לכולכם.

תודה רבה. ברוכים הבאים לכל הקהל שנמצא אתנו היום. כמעט כל סוגי אזרחי מדינת ישראל נמצאים בקהל. ברוכים הבאים לכולם. אני מזמינה את חברת הכנסת רינה פרנקל לשאת דברים. אחר כך תשיב שרת העלייה והקליטה סופה לנדבר. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, שגריר רוסיה סרגיי יעקובלב ובלוקדניקים יקרים, היום אנו מציינים את המצור על העיר לנינגרד, כיום סנט-פטרסבורג, במהלך מלחמת העולם השנייה. בשנת 1941 הוטל על העיר לנינגרד המצור הקטלני ביותר בתולדות האנושות. במהלך 872 הימים שבהם צרו כוחות גרמניה הנאצית על העיר גוועו ברעב ובמחלות כ-750,000 מתושביה. קשה לתאר במילים את הטרגדיה שחוו אנשי העיר בתקופת המצור. מערכות חשמל ומים קרסו באחד החורפים הקשים שידעה העיר. מחסני המזון הועלו באש על-ידי גרמנים, וכן נמנעה אספקת מזון לעיר. רק מנות מזון קטנות, שכמובן לא הספיקו,

המצב הזה הביא להרעבה של כ-3 מיליון איש. העיר הופצצה ללא הפסקה וללא רחמים מדי יום ולילה מהאוויר ומהיבשה, ולא היה מקום מסתור אחד בטוח. תושבי העיר הצליחו לשרוד בתנאים בלתי אנושיים של רעב כבד, קור קיצוני, הפצצות ללא הפסקה ומחלות קשות. במשך כשנתיים וחצי הם הפגינו כוח סבל ואומץ רב. גיבורים אמיתיים. עד הטלת המצור הנורא על העיר נחלו הגרמנים ניצחונות גדולים. 3 מיליון אזרחי לנינגרד עמדו במצור בגבורה ובלמו את גישת הגרמנים לצי הבלטי. יהודי לנינגרד, למרות היותם מיעוט, היו כ-60% מהנהלת העיר בימי המצור, ועמלו קשה במטרה לבלום את כניסת הנאצים לעיר. למעלה ממיליון הרוגים היו בעיר. את המספר המדויק לא ניתן לדעת. רבים מהאנשים נקברו בעיר בקברי אחים. בקברי אחים אלה ביקרתי בשנת 2010, בקברי אחים אלה קבורה חלק ממשפחתה של אמי. את העבר לא ניתן לשנות, אבל על העתיד נוכל להשפיע. רבים מהגיבורים שעברו את הזוועה הנוראה הזאת שרדו ונשארו בחיים. הם חיים כיום במדינת ישראל. כ-1,000 בלוקדניקים חיים כיום במדינת ישראל. הם הוכרו על-ידי שלטונות ברית-המועצות לשעבר באות רשמי כמגן העיר לנינגרד או כתושבי עיר במצור. גם כאן בארץ הוכרו בלוקדניקים בחוק הווטרנים, חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה. לא פעם נפגשתי עם רבים מהניצולים וכן עם יושבת-ראש הארגון. פניות רבות מגיעות ללשכתי מניצולי הבלוקדה, ולכל אחת ואחת מהפניות הללו אני מתייחסת במלוא הרגישות והרצינות. מצבם הכלכלי והבריאותי של הבלוקדניקים הוא לא קל. כולם אנשים מבוגרים, רבים מהם חיים מתחת לקו העוני, ובקושי שורדים את חיי היום-יום. זה לא הוגן שנעורר בהם את זיכרונות העבר הנוראיים, זה לא הוגן שכאן, במדינת ישראל, הם יתמודדו שוב עם מציאות קשה. הבלוקדניקים תרמו תרומה רבה לקיומו של העם היהודי כאשר עמדו בגבורה בזוועות שהטיל עליהם הצורר הגרמני. הם עלו ארצה והקימו בית כאן בארץ-ישראל.

כי מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, תפרע ולו במעט את חובה לגיבורים האלה. עלינו לדאוג לדור הניצולים ולהעניק להם כל עזרה אפשרית, שכן הזמן שעומד לרשותנו הולך ואוזל. בימים אלה אני עובדת על הצעת חוק שמטרתה להרחיב את מעגל הזכאים לאלה מהבלוקדניקים שאינם זכאים כיום להטבות מתוקף חוק ותיקי מלחמת העולם השנייה, כדי לשפר את מצבם הכלכלי. כבר עתה אבקש את תמיכתם המלאה של חברי הכנסת. זאת חובתנו המוסרית לדאוג לכך שניצולי המצור יחיו את שארית חייהם בכבוד וברווחה. אני מאחלת לכולכם בריאות ואורך חיים.

תודה רבה לחברת הכנסת רינה פרנקל. תשיב שרת העלייה והקליטה סופה לנדבר, בבקשה. גברתי היושבת בראש, רבותי חברי כנסת, אדוני השגריר, בלוקדניקים, תרשי לי בבקשה להגיד כמה מילים על המסע שאני וחברי חזרנו ממנו היום, אני בבוקר, הם לפני כמה שעות, במחנה אושוויץ ובירקנאו. בכמה מילים אני אבטא את מה שבעצם אי-אפשר לבטא, אבל אני אשתדל, כמה שורות: בגיא ההרגה לאחר הסערה שקט נורא, רק קולות של חרחור צפים, צווחה, צרחה אנחה, גניחה. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני שגריר רוסיה בישראל סרגיי יעקובלב, בלוקדניקים יקרים, לוחמים, מגיני העיר לנינגרד במלחמת העולם השנייה, יושבת-ראש העמותה סוניה ברולה, מכובדי כולם, גברתי, אנחנו מציינים היום 70 שנה לשחרורה של העיר לנינגרד מהמצור הנאצי במלחמת העולם השנייה. לנינגרד הייתה בירת האימפריה הרוסית, מרכז תרבותי, המרכז האמנותי הגדול ביותר. בלנינגרד מקופלת היסטוריה של מאות שנים. אנחנו נמצאים היום כאן כדי לתת כבוד לכם, הבלוקדניקים, הלוחמים היהודים. אתם הייתם שותפים להגנת העיר ולמיליון וחצי היהודים שלחמו בצבאות בעלות-הברית נגד הנאציזם בכל החזיתות. מצור לנינגרד הוא המצור הצבאי הארוך ביותר הידוע בהיסטוריה הצבאית בעולם. זהו המצור שהביא למספר ההרוגים הגדול ביותר. המצור נמשך 879 ימים, 879 ימים, בהוראה חד-משמעית מהיטלר עצמו להרוס את העיר עד היסוד, לא לקבל כתב כניעה, לירות כדי להרוג ולחסום כל דרך למזון, מים ודלק. העיר כולה הפכה לחדר מתים. ברחובות נערמו גופות של נפגעי הקרבות ושל המתים ברעב, וביום אחד הוטלו על העיר למעלה מ-6,000 פצצות, 6,000 פצצות בעיר אחת. יש שיר שאני רוצה להקריא, או תרגום של שיר, אלכסנדר יסקוף: "היה זה חודש מאי שנת 1942, היו קרבות והתקפות מהאוויר, ומיטקה, הילד הקטן, מצא סוכרייה שמישהו איבד. עמד והסתכל על האושר. כבר מזמן שכח את הטעם והצבע. רצה לאכול את הסוכרייה, אך מה עם אחותי הקטנה? לקח את הסוכרייה בכף ידו ורץ הביתה לאחותו הקטנה. רק הם שרדו, שניהם, היא והוא, מכל המשפחה. אחרי חורף קר, שיהיה אושר לילדה, לאחותי הקטנה. הנה הפינה, קדימה, שָם החנות,

אבל במקום שהיה בית נשארו רק גלי אבנים ובור. ובידו סוכרייה, והוא לבד, לבד...

זה היה בחודש מאי שנת 1942. קרבות והתקפות אוויר". גברתי היושבת-ראש, שם, במלחמה הזאת, פגעו בנפש, פגעו במחסני המזון והדלק, גרמו לשרפות, יצרו מסך עשן סמיך אשר כיסה את פני השמים. העשן וריחות צחנת המתים היו תלויים באוויר וגרמו לאובדן תקווה. תושבי לנינגרד חיו את הרגע ואיבדו לעתים קרובות תקווה לעתיד. היו תורים ארוכים למזון ומים.

המצור הייתה מנת לחם יומית של 400 גרם, ומנה זו הצטמקה מיום ליום והגיעה בסך הכול ל-100 גרם. בשעות הקשות של לנינגרד נכתבו השורות של אנה אחמטובה: "אל תעשו רעש / הוא עוד חי / הוא עוד נושם / הוא עוד שומע / ורק המילה לחם נשמעת מפיו / נשמעת עד השמים".

היה כל כך קשה שאכלו הכול. לדוגמה, סוס שקרס ברחוב מרעב נגזר לגזרים ובשרו נחטף, נלקח הביתה כדי לשבור את הרעב. זו הייתה תמונת מצב יומיומית. הנצורים חיפשו כל דרך לשבור את המצור. בחורף, כשקפאו המים באגם לדוגה, יצרו על משטחי הקרח מעבר שנקרא "דרך החיים". קראו למעבר הזה "דרך החיים" כי דרכו הובאו מזון ודלק לעיר לנינגרד כשהייתה במצור.

בלוקדניקים, הבלוקדניקים של העיר לנינגרד, אתם שנמצאים היום אתנו כאן, אתם ששרדתם את המצור, מצור של כל כך הרבה ימים, המצור הקשה ביותר בהיסטוריה, בתנאים לא אנושיים, אתם שרדתם כדי לספר לדורות הבאים. רק לפני כמה שנים עמדתי כאן באולם הזה, עמדתי על הדוכן הזה בכנסת, ודרשתי לחוקק חוק, את חוק הווטרנים, שיכלול את הווטרנים יחד עם הבלוקדניקים, כדי שמדינת ישראל תכיר בכם כשותפים למלחמה נגד מכונת ההשמדה הנאצית. כאלה אתם. ואני זוכרת שהייתי צריכה להסביר את המושג "בלוקדה" על לנינגרד, "בלוקדניקים", לאנשים שלא הכירו את ההיסטוריה של המצור על לנינגרד. ולכם, בלוקדניקים ששרדתם במצור, לכם אנחנו מצדיעים היום בכנסת ישראל, בירושלים, ולעיר לנינגרד ולתושביה, העיר היפה בעולם, שם נולדתם. העיר שהוקמה בתוך מלחמה וחזרה להיות העיר היפה והתרבותית בעולם. מכובדי, נזכור כולנו את זוועות המלחמה, ונספר מאב לבן את מורשת ההקרבה של העם הזה, של העם היהודי, כשותף למלחמה ולגבורה. נזכור את הלוחמים אשר לא זכו להגיע לחוף מבטחים, אבל גם בזכותם נולדה גבורה, נולדה תקומה, הוקם בית במדינת ישראל, ובאותיות של דם נרשמה היסטוריה זו של גבורה, עמידה במצור. (אומרת דברים בשפה הרוסית, להלן תרגומם לעברית: זיכרון נצח לאנשים שנפלו במצור על לנינגרד, וכבוד נצח לכם,

תודה רבה. תודה רבה לשרת העלייה והקליטה סופה לנדבר, ותודה רבה לכולכם בשם כל הכנסת והציבור הישראלי. תודה רבה שאתם גיבורים שלנו. הכרזה למזכירת הכנסת,

ואחר כך נעבור להצעת החוק.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד 2014, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על-תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014. תודה. תודה רבה. אנחנו נמשיך בסדר-היום: הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 6) (התיישנות ממועד זכות התביעה), התשע"ד 2014, לקריאה ראשונה, של חבר הכנסת מאיר שטרית, שיציג את החוק. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת חוזרת לכנסת לקריאה ראשונה. היא עברה לא מזמן בקריאה טרומית. כבר מראש אני מודה לוועדת הכלכלה על הטיפול המהיר בדיון הזה, כי החוק הוא באמת קריטי. הצעת החוק באה לסדר עניין שעלה במקרה של מישהו בשם אמיתַי. כאשר אדם נפגע בתאונה ויש לו ביטוח מחברת הביטוח, החוק היום קובע שהביטוח הזה מתיישן בתוך שלוש שנים מיום קרות התאונה, אבל אנחנו יודעים שלעתים קורה שהנכות של אותו בן-אדם מתגבשת גם אחרי תקופה של שלוש שנים. קורה מצב שאדם נפגע בתאונה, הוא בינתיים לא מרגיש שקרה לו משהו, ואחרי כמה זמן, בגלל התאונה, פתאום מתגבשת לו נכות. אם עברו שלוש שנים, היום הוא לא זכאי לתבוע את חברת הביטוח בכלל. העניין הגיע לבית-המשפט העליון במקרה של אמיתי, ובית-המשפט העליון באמת אמר שמוזר בעיניו שזה המצב, וחשב בית-המשפט העליון שצריך לתקן את זה. אבל כל עוד זה לא תוקן, כמובן הוא לא יכול היה לפסוק לטובתו אלא חייב לפסוק נגד מר אמיתי, שהתגבשה לו נכות כזאת, למרות שהוא חשב שהוא צודק. הוא באמת העיר למחוקק, בית-המשפט העליון, שראוי שהמחוקק ייתן את דעתו ויתקן את זה. ואכן, נתתי דעתי לעניין, והצעת החוק שלי מתקנת את זה וקובעת שבמקרה של תביעת ביטוח נזיקית, כאשר קורית תאונה לבן-אדם, תקופת ההתיישנות תיגמר רק כאשר מתגבשת הנכות של האדם,

לא מיום קרות התאונה סופרים שלוש שנים אלא מיום שמתגבשת הנכות. הדבר מותח את הזמן, ולאדם יש ביטחון שאם חלילה קורה לו משהו, גם אם באותו רגע הוא לא גילה את זה וזה מתגלה אחרי שלוש שנים, הוא עדיין יכול לתבוע את חברת הביטוח. הממשלה תמכה בהצעת החוק,

וגם הוועדה תמכה בהצעת החוק. זה עובר עכשיו בקריאה ראשונה. אני יודע שחברות הביטוח, אכן חלקן מתנגדות כמובן להצעת החוק. אני מנסה להגיע אתן להבנה שלפחות, אם לא ליצור מצב של גיבוש מלא בהצעת החוק לאין-סוף, לקבוע זמן סביר של הארכת תקופת ההתיישנות, כך שאם תתגבש נכות, אכן לאזרח תהיה תשובה. הדבר הזה הציק גם לאנשי משרד המשפטים, כי באמת אין היום תשובה לאנשים שמתגבשת להם נכות אחרי שלוש שנים. אני חושב שהחוק הזה בא לתקן עוול, ונראה לי שהוא רק נכון. צריך לומר שמספר המקרים שאכן קורית התגבשות של נכות אחרי שלוש שנים הוא לא גדול, לכן ההתנגדות של חברות הביטוח,

היא לא במקומה, כי מספר המקרים הוא ממש קלוש. חברות הביטוח טוענות שמאחר שמאריכים את תקופת ההתיישנות, זה ישנה, יטיל, יהיו תוצאות רוחב על חברות הביטוח ויעלו, מפחידים. אני לא מקבל את ההפחדות שלהם. אני חושב שהדבר הזה נכון. עובדה שהממשלה תומכת בזה, משרד המשפטים תומך בזה, האוצר תומך בזה. אני חושב שהדבר הזה נכון, והוא רק מתקן עוול. לצערי,

דוגמה קלאסית הייתה הדוגמה של מר אמיתי, שהגיע לבית-המשפט העליון ונשאר חסר יכולת לתבוע. למרות שבית-המשפט העליון חשב שהוא צודק, החוק כפת את ידיהם של שופטי בית-המשפט העליון. לכן אני מבקש מחברי הכנסת, נכון. עבר זמן ואתה מגיש את זה.

הרעיון הוא לתת מרווח זמן יותר גדול לאנשים כדי שיוכלו לתבוע את חברות הביטוח אם מתגבשת להם נכות יותר מאוחר.

אם תתמכו בהצעת החוק ונעביר אותה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. רשימת הדוברים: חבר הכנסת איתן כבל, אינו נמצא אתנו כאן, חברת הכנסת תמר זנדברג, גם כן אינה נמצאת כאן, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח במליאה, חבר הכנסת מאיר פרוש, אינו נמצא אתנו כאן. חבר הכנסת דב חנין. אני מוותר. תומך בחוק. תומך בחוק ומוותר על זכות הדיבור. חבר הכנסת נסים זאב. חשבתי שיהיה תקדים. אם אני לא אדבר לא יהיה דיון. אם לא תדבר לא תהיה ישיבה. בבקשה. ואחר כך נצביע, נכון? גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, קודם כול, אני מברך את חבר הכנסת מאיר שטרית. זו הצעת חוק שחייבים לתמוך בה. מה המקור של שלוש שנים? זה בדיני חזקה. כולנו יודעים שאם אדם מחזיק בקרקע של חברו, זורע, חורש וקוצר שלוש שנים, לאחר שלוש שנים הוא אומר: אדוני, קניתי את הקרקע ממך. עצם הדבר שהוא מתעסק בקרקע, בבא בתרא. בבא בתרא, נכון, פרק שלישי. זה הופך אותו לבעלים. זה שלוש השנים. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, שתבינו למה הנושא של שלוש שנים הוא לא רלוונטי, סיפור שהיה עכשיו, לאחרונה, לפני כמה חודשים, והיה דיון בבית-משפט זמן רב. אחד הגיש, תאונה, והשאלה אם התאונה הייתה או לא הייתה, והוא הראה אחוזי נכות וכו' וכו'; לא פה בארץ, בארצות-הברית. הסיפור הזה נמשך בין ארבע לחמש שנים. בסופו של דבר הייתה הצעת פשרה, מ-400,000 או 300,000 הוא שילם 5,000 דולר, ובזה זה נגמר. תבינו על איזו פרופורציה אנחנו מדברים. מה שקורה בעצם זה העניין של ההתגבשות שמוזכרת פה בחוק.

האדם באמת מחפש את התואנה ורוצה לקשר את התאונה, שלא הייתה וגם לא נבראה, ולומר שזה כתוצאה מהתאונה.

הרבה פעמים אנחנו רואים את זה אצל חיילי צה"ל, האם בגלל שהוא נפגע בצבא, או שזה עקב מחלה.

אני מכיר מקרים לא מעטים שזה נמשך שנים רבות, אפילו בבתי-משפט, עם חוות-דעת מקצועיות לכאן ולכאן, האם זה מהתאונה או שזה עקב מחלה, והאם התאונה ההיא גרמה אולי להתגברות המחלה, ואלה ממש סוגיות מאוד מורכבות. לכן אני חושב שהעניין של שלוש שנים, וחברות הביטוח,

חבר הכנסת שטרית, נאחזות בקרנות המזבח מתוך אינטרס: עברו שלוש שנים, זאת אומרת שלא היו דברים מעולם, אם לא תבעת סימן שזה לא היה וזה לא קרה. וזה לא נכון. ההתגבשות עצמה, זה לוקח הרבה מעבר לשלוש שנים, ולכן אני חושב שהצעת החוק היא במקומה.

רק הערה אחת: צריך להוכיח, חבר הכנסת מאיר שטרית, שכל העיכוב היה בגלל ההתגבשות, כדי להביא חוות דעת, כי אם נאמר,

רגע, סליחה, אני רוצה לומר לך מה יכולה להיות התיאוריה, ובדיוק זה הסיפור שאני מביא לך: יכול להיות שלאדם לא הייתה תאונה, ועכשיו הוא רוצה לקשר את זה, אחרי שלוש שנים וחודש. הוא אומר: רגע, אני יכול עדיין לומר שבגלל התאונה הגעתי למצב הזה, אבל הוא נזכר רק אחרי שלוש שנים. לא יכול להיות שזה יתפוס, אלא אם כן הוא התחיל את חוות הדעת הרפואיות שלו, וזה נמשך מעבר לשלוש שנים, ועד לגיבוש עברו אפילו ארבע וחמש שנים. במקרה הזה צריך כן לתמוך. רק משפט בנושא של הנסיעה שלנו, חבר הכנסת זאב, אדם לא יכול לטעון סתם שהוא עכשיו נזכר במה שהיה לפני חמש שנים. צריך לראות שיש המשך וקשר.

זהו, כי זה לא הופיע בחוק, זאת תורה שבעל-פה, חבר הכנסת שטרית. זה יחזור לוועדת החוקה, ואתם בטח תדייקו. זאת תורה שבעל-פה. זה לא כתוב בחוק, ואני מחדד את זה. משפט אחד לגבי עצם הנסיעה לפולין. ברוך השם, הגענו לחיים טובים ולשלום, בשעה 06:00, דרך חברת "אל על". אני שמח שהביקור הזה עשה את שלו. היה פה מבחינה בין-לאומית מסר רציני מצד כנסת ישראל. דבר אחד אני יכול לומר: היינו יכולים לעשות את זה בצורה קצת יותר מרווחת,

לא בשביל חברי הכנסת, אבל אני חושב שחברי כנסת ש-48 שעות נמצאים בלי שינה, עם סנדוויצ'ים ברוב היום, ביומיים האלה, ולפעמים בלי שירותים, סליחה שאני אומר את זה, עד כדי כך, אני חושב שהייתה אפשרות אחרי הטיסה להיכנס לאיזה מקום,

לא לישון, אבל לאיזה אולם מסוים כדי לקבל איזה כוס תה או כוס קפה חם אחרי שלילה שלם אנחנו ערים ולא ישנים. זה דבר שאני חושב שצריך לומר דווקא היום, כי היום האיחור והעיכוב הוכיחו שעוד שמונה שעות של עיכוב, שזה דבר שלא בידנו, לפעמים יש חשיבות לשירות הזה, שהוא מתאים לחברי הכנסת, כאשר הם יוצאים לא למטרת טיול אלא באמת כדי להעביר את המסר הלאומי לעולם כולו.

אני בטוחה שהמסקנות מהנסיעה, גם לשנות את מזג האוויר.

תודה רבה, על זה עוד ידובר. אני מזמינה את כולם להצבעה. מי בעד הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 6)? מי נגד? בבקשה להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס'

(התיישנות ממועד זכות התביעה), התשע"ד 2014,

תשעה חברי כנסת בעד, אף אחד לא נגד. ההצעה מתקבלת ועוברת לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת קריאה שנייה ושלישית. ברוכים הבאים כל התלמידים. תם סדר-היום.